בוקר טוב.

היום יום שלישי, ז' באדר

28 בפברואר 2023 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות. על סדר היום דיון מהיר בנושא מחסור בשירותי טיפול חירום באלימות מינית באזור

הוועדה רואה חשיבות עליונה בפעילותם התקינה והשוטפת של חדרים אלו המהווים מקום טיפולי ורפואי ראשוני רגיש שאותן נפגעות צריכות את עזרתו באותם רגעים קשים ובמקביל לכך מסייע לגורמי אכיפת

צריך לזכור שבשנים האחרונות היו תיקוני חקיקה כאלה ואחרים שמאפשרים מנעד יותר רחב של העמדה לדין ואין ספק שהחדרים הללו מוסיפים

ידוע לי שבשנת 2020 חברי חבר הכנסת עודד פורר העלה את זה לסדר היום ולימים זה תוקצב.

תוכנן, ולא בוצע,

לכן הנושא חייב לקבל ביטוי. דבר נוסף שחשוב לי לומר. החדר הזה, כמו שציינתי, הוא צריך להיות בטרמינולוגיה של חדר מיון, הוא צריך לפעול 24/7. הובא לידיעתנו

כל הכנסת הקודמת עסקתי יחד עם הלובי שזאת הצעת חוק מעולה שהם הביאו אלי - בכל הנושא של איך שומרים את ערכות האונס. זאת אומרת, היה החדר האקוטי אבל באמת איך

בקרב רוב המתלוננות בדרך כלל זה בן משפחה,

לוקח לה זמן לחשוב ולפעמים היא מתעוררת אחרי שנה ואחרי שנתיים. לפעמים היא מגיעה לגיל 18 והיא נזכרת. בשבוע שעבר דנו בביטול ההתיישנות על עבירות מין. אלה דברים שהרבה פעמים נצרבים אבל כשהיא מתעוררת היא מוצאת את עצמה בלי הערכה

בצפון יש עכשיו שלושה חדרים אקוטיים בחיפה, בנצרת ובפוריה. עשיתי

התקשרנו לטבריה והתברר שהחדר האקוטי עובד רק שעה 16:00. מה קורה אחרי שעה 16:00? אם חס וחלילה נאנסת אישה או מישהו נפגע מינית,

אני יודעת שוועדת הכספים כן העבירה את התקציב. אני שואלת היכן זה עומד מבחינת היישום. במקביל צריך לפעול בתחום ההסברה, להרחיב ולשים דגש גם על חינוך בני נוער בכל

תשובות שהן פשוט מראות לא רק על המוכנות והמשאבים אלא על חוסר הבנה בסיסית במה שצריך לעשות ואיך לטפל.

להצטנף, לא להיכנס לתוך

בנושא של פריסה כבר דובר ואני חושבת שבסך הכול כולם מעודכנים לגבי פריסת החדרים. כפי שנאמר, היום 10 חדרים עובדים. 10 חדרים פעילים. 10 חדרים פעילים.

בירושלים בהדסה עין כרם. לכאורה פריסה ארצית.

אם תסתכלו מבחינת כמות, יש לנו בסביבות 800-700 מטופלים בשנה בכל המרכזים. זה אומר שהרבה לא מגיעים. זאת שאלה. אני כן אגיד שאנחנו עכשיו יוצאים במחקר. אנחנו יוצאים בשני דברים בשנה הקרובה, גם במחקר

תכף נקבל הסבר. מתקשרים ומישהו כנראה לא ידע. אבל ללא ספק הם התכוונו לומר שכרגע זה סגור אבל כשיש מקרה לגופו, מיד מפעילים כוננים כמו כל דבר. זה לא ש-24 שעות המקום

לכן אני אומר שלפעמים צריך לבדוק את שעות הפעילות אל מול שעות ה-פיק, אם יש

גם לפני שנתיים שלחנו מכתבים, גם לפוריה וגם למשרד הבריאות, וגם לפני שנתיים הגיעו אלינו הקלטות שאנשי הצוות בפוריה אומרים בקולם שהמרכז סגור ושלא ניתן להגיע אליו אחרי השעה 16:00. גם עכשיו יש לנו הקלטות נוספות. כלומר, יש לי שפע של הקלטות, בהן אנשי צוות מזדהים

גם כאן וגם בוועדה לקידום מעמד האישה, שייפתח החדר בנהריה וזה לא קרה. אני שמחה על זה שהצוות מוכשר שוב, אני עוקבת אחרי ההכשרה שלהם אבל למה רק עכשיו כשהכסף הועבר למשרד הבריאות מזה

פונה או פונה נפגע או נפגעת לבית חולים,

יש איזה נוהל? כן. על פי ההנחיות בית החולים מחויב להציע לפונה לעבור למקום אחר.

היא כבר הגיעה לבית החולים, כנראה שהיא בשלב

אין לי מה להוסיף בנושא הזה. אולי אני אשאל.

המידע, הסיוע שאתם מקבלים מהחדרים האקוטיים, זה מקדם אתכם ואת מבינה שהחדרים האלה קידמו הרבה ושינו את כל שלבי החקירה מאז הם

קיימים כבר היום חדרים וצריך לחשוב להכשיר צוותים שבמידה ונחליט מחר לפתוח עוד חמישה חדרים

כמו שמכשירים עורכי דין ומשפטנים ולא מחכים לפתוח משרדי עורכי דין. זה

טלפון שמופנה למרכז או אם מגיעה מטופלת, בבית החולים יש אחות כללית שעובדת 24/7 מהשעה כאשר מהשעה 16:00 עד הבוקר היא בעצם מייצגת אותי

אני חושב שמה שצריך לשפר זה לא את איך את אומרים את ה-שלום, אנו בית חולים פוריה אלא צריך לדעת האם באמת מישהו שם יודע את הנוהל. אני תכף אדבר עם משרד הבריאות לגבי

אני רוצה לומר משהו לכולנו. אני קודם כל רוצה להודות לך אדוני על החידודים. אני חושבת שבאמת כולנו כאן למען אותה מטרה. אני בטוחה שזה עומד לנגד

ברור לי שזה לא רק נקודתית המרכז האקוטי אלא בעצם אנחנו מדברים כאן על משהו הרבה יותר רחב. אני כן אומר שאנחנו יוצאים בשנה הקרובה בהרבה מאוד הדרכות סביב הנושא של טיפול מיודע טראומה,

הן בהדרכות ייעודיות אנשי מקצוע סביב הנושאים האלה, מתוך הבנה שיכול להיות שהן מגיעות למיון והן בכלל לא מבינות שהן עוברות פגיעות,

אין לנו איזה שהם פערים מיוחדים. החדר אצלנו יפעל באותה מתכונת שמשרד הבריאות הורה עליה, שזה 24 שעות, כאשר החל מהשעה 16:00 הוא יפעל בתצורת כוננים. אין פערים. אנחנו גם השלמנו את קליטתם של שני השוטרים בתחנת המשטרה שנמצאת כאן איתנו,

יצטרכו להזמין את הרופאה מהבית בחיפה. אני חושבת שזה לא ראוי, בלשון המעטה. משרד הבריאות, הבנת? גם אני קיבלתי את המידע הזה. זה כמו שאומרים לילד שאם הוא רוצה, יביאו את הסבא שייקח אותו אבל הוא רוצה ללכת, ואז זה על המצפון שלו. אמרתי שהדברים האלה

אני רופא נשים בבית חולים מאיר כפר סבא ואני נציג של חטיבת בתי החולים של הכללית. בקופה יש לנו שלושה בתי חולים שיש להם מרכזים אקוטיים קפלן, יוספטל וסורוקה. מאחר ואתה חתכת לי את הזמן,

בבית החולים שלי אין חדר אקוטי וכאשר אישה מגיעה מרוטה, קרועה,

לה שאנחנו מטפלים בה כאן עכשיו אבל שתדע שראיות פורנזיות לא נוכל

סך הכול להפעיל חדר כזה, אנחנו צריכים 2.5 עד 2.400 מיליון שקלים ואת זה אנחנו לא מקבלים. אנחנו מקבלים תת-תקציב, בפועל מיליון ו-350 אלף שקלים, ואז הנשים לא מקבלים את מה שמגיע להן.

האוכלוסייה גדלה, שיכינו את הכול כדי שהכול יהיה כמו שאמרת ולא כמו שקיים בנהריה. יכינו את הכול ובעוד שנה-שנתיים אולי בתקציב יפתחו עוד חדר אחד.

אנחנו צריכים לסכם את הדיון. יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו?

יים וכן את זמינותם בכל עת לטובת מענה

הוועדה תמשיך לעקוב ולפקח על פעילותם של החדרים האקוטיים ונבקש לקבל ממשרד הבריאות דיווח מפורט

ידע ואת אמצעי הקשר להגעה ולהפניה לחדרים האקוטיים בבתי החולים. הוועדה קוראת לבתי החולים שמפעילים את החדרים האקוטיים לחדד את הנהלים ולהקפיד על כך שהמענה הטלפוני שניתן לפונה יהיה מענה מקצועי,

שזו נקודה שהתברר שיש כאן משהו שנמצא